אנחנו דנים בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות,

(תיקון והוראות שעה), התשפ"א-2020 בדבר מכרז דור 5. מי מסביר? אגף הכלכלה במשרד התקשורת. אני אתן רקע קצר

זה מיליון שקלים לשנה לכל תקופת ה-... חלו שינויים טכנולוגיים ואנחנו משתמשים היום בתדרים שהם בעלי איכות שונה וגלישה כמותית מוגברת. חלו המון שינויים בסלולר, גם מבחינה תחרותית ומבנית. לכן במסגרת עבודת הייעוץ נבחנו התדרים ולאחר קבלת המלצת היועץ, אגף הכלכלה מנסה לקבוע את האגרות על בסיס מודל כלכלי בסכומים הבאים. בתחום ה-2,600 215,000 שקלים לשנה. בתחום ה-3,500 120,000 לשנה. אני מדבר על מגה הרץ ולכל סכום. בנוסף, במסגרת עבודת הוועדה לקדם את תשתיות התקשורת בישראל כאשר בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר בנינו מודל תמרוץ שנועד להקדים השקעות ולשדרג את התשתיות בצורה מאוד מאוד... בישראל. בנינו מודל תמרוץ של 700 מיליון שקלים. הוא מבוסס על הערכה שלנו לגבי גובה ההשקעות הנדרשות בשנים הקרובות, בארבע השנים הקרובות לביצוע, גם לחיבור הרשתות וגם להשקת הדור החמישי והטמעתו. אנחנו בנינו מודל שייתן סדר גודל של 30 אחוזים מההשקעה והוא מחולק לשני חלקים כאשר חלק אחד הוא בצורה של מענק, בסכום של כ-200 מיליון שקלים, וחלק שני הוא נובע מהפחתה ב-... התדרים וכאן אנחנו מציעים מודל של הפחתה לארבע שנים בהוראת שעה. ההפחתה ניתנת בתחילת השנה ובתמורה ליעדים.... שאנחנו נותנים אותם בסוף כל השנה מתוך מטרה שהכספים לא יהיו כספים תוספתיים כתוצאה מהוספת כמות עצומה מאוד של תדרים אלא שהכספים האלה יופנו להשקעות ולשדרוגים ויקדמו את ההשקעות. ראינו את התוצאות של זה כבר במכרז. קבענו שני יעדים שנבדקים כל שנה כאשר האחד הוא שדרוג התדרים והוספת תדר. אפשר לדמיין את זה ככבישים, מוסיפים הרבה מאוד נתיבי נסיעה כדי לאפשר תעבורה יותר גדולה. הדבר השני זה... שיחות טלפון שמבוצעות היום בסלולר מרשת לא מתקדמת כמו הדור השלישי אלא הדור הרביעי והלאה כדי שנוכל לפנות את התדר לשימושים המתקדמים ולייצר... הרבה יותר גבוהה. אנחנו מאוד מאמינים במודל הזה ובתוצאות שהוא יכול להביא ונשמח מאוד... תודה. כאן הסתמכתם על כלכלנים ישראלים. בחלק הראשון של תמחור האגרות השתמשנו בעבודה של היועץ. פרק מיוחד שהוא עשה לטובת התדרים שהיו במכרז. על העבודה הזאת אנחנו, הכלכלנים בראשות סמנכ"ל כלכלה באגף, עשינו חוות דעת, עשינו מודל כלכלי בשיתוף עם אגף התקציבים, עיבדנו את הנתונים ושמנו מודל והבאנו את המספרים. כמה זמן אתם עובדים על זה? את העבודה קיבלנו בשלהי 2018. ב-2019 עבדנו על המודל. השלמנו את המכרז. את ההמלצה פרסמנו, עם פרסום המכרז, ביולי 2019. מה הביא אתכם לבחון מחדש? את סוגיית התמרוץ, אני מבין. זה לעבור לשיטות חדשניות. כפי שציינתי, אנחנו מוסיפים 480 מגה הרץ תדרים. המשמעות היא שאם לא היינו עושים את השינוי, היה עוד 480 מיליון שקלים בשנה הוצאה על אגרות התדרים. אנחנו מבינים שיש חשש ממשי לכך שהתדרים האלה לא היו מבצעים בהם את ההשקעות הנדרשות כתוצאה מחוסר כדאיות וזה נטל שהוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא רצינו להגדיל את הנטל בצורה משמעותית. ציינתי שהתחלנו המון שינויים, בעיקר כאשר נכנסים לטכנולוגיות החדשות, אנחנו נחשפים לתחומי תדר חדשים שלא היו עד היום. אלה תדרים שנבדלים באיכויות שונות. זה אומר כדי לתפוס אותם צריך יותר אתרים. ייחסנו חשיבות לכך שאתרים יתפרסו ב-... תשתיות. זה אינטרס לאומי.

אלה אותם צוותים כלכליים? לא. אני מוביל צוות כלכלי בנושא הסלולר ויש צוותים שעובדים בתחום אחר. הם אצלנו באגף אבל אנחנו עובדים בנפרד. אני מאמין שבעקבות ההתעקשות שלנו וכאן אני חוזר לדיון הקודם ההתייחסות תהיה יותר רצינית ויותר אינטנסיבית. מי מקריא? בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן הפקודה), בהסכמת שר האוצר לפיט סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 13(ב) לפקודה, אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוספת הראשונה בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987 (להלן התקנות העיקריות), בתוספת הראשונה המפרטת --- היושב ראש, אני עושה רגע עצירה. היו לנו ישיבות אינטנסיביות הצוות המקצועי המסור של הוועדה ונכנסו כמה שינויים שסימנו אותם והעברנו אותם לוועדה לפני יומיים על גבי הנוסח. אני פשוט מקריאה ברצף ואני אסביר. אנחנו מכירים את הפרקטיקה ואנחנו מודים לך על הפרגון לצוותים שלנו. לא תמיד אנחנו טורחים לעשות את זה. אין ספק שהם עושים עבודה טובה ואני תמיד אומר למשרדי הממשלה, כשהם באים לחקיקה, ראו, הוזהרתם. את סכומי האגרות (להלן התוספת הראשונה), בחלק ג',

"תחנות עסק רט"ן" בפרט 1, בטור שכותרתו "האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים בעד רישוי והקצאת תדרים לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה-הרץ אחרי פרט משנה (א) יבוא: "(א1)על אף האמור בפרט משנה (א) לעניין סכום האגרה, עבור תדרים בתחום התדרים 2,500 עד 2,690 מגה-הרץ, בעל עסק רט"ן שהוקצו לו לראשונה תדרי רדיו כלשהם לצורך מתן שרותי רט"ן בעד השנה הראשונה ממועד ההקצאה- 43,000 בעד השנה השנייה ממועד ההקצאה- 86,000 בעד השנה השלישית ממועד ההקצאה- 129,000 בעד השנה הרביעית ממועד ההקצאה-172,000 בעד השנה החמישית ממועד ההקצאה- 215,000 אני רוצה לעצור ולהסביר מה אני מקריאה גם בפסקה הזה וגם בפסקה הבאה. זה אותו רעיון.

זה אותו רעיון והוא מתיישב על גבי החלוקה שקיימת היום בתקנות העיקריות. בתקנות העיקריות, כמו שהסביר חברי, האגרה קבועה למגה אחד, היא מיליון שקלים. זה הכלל. אבל יש גם הסבר בתקנות העיקריות והוא מיועד למפעיל סלולר חדש שנכנס לשוק. מפעיל כזה, במהלך חמשת השנים הראשונות שהוא פועל, יש לו הנחה מדורגת באגרות. הוא לא ישלם מיליון שקלים אלא הוא ישלם כל שנה לפי המדרגה הקבועה בתקנות. בהתאמה למדרגות האלה, גם כשאנחנו מדברים על הסכומים המופחתים עליהם דיבר טל קודם לכן בתדרים 2,500 עד 2,690 מגה-הרץ ולאחר מכן בתדרים 3,500 עד 3,800 מגה-הרץ, שמנו את אותו מדרג. זה לחדשים. זה לחדשים.

הקיימים משלמים מיליון על כל התדרים. ימשיכו לשלם מיליון? ימשיכו לשלם למעט אותם תדרים שאנחנו באנו אתם לוועדה היום לקבוע להם אגרה יותר נמוכה, כמו שהסביר טל. יש פרקטיקה שהוא יכול לומר לך שהתדר הזה כבר לא והוא רוצה הכול חדש? זה לא בדיוק עובד כך. תסבירו. אני לא מכיר מזוכיסטיים שאוהבים לשלם סתם ככה. הוא רואה את השכן שלו החדש מקבל טכנולוגיה חדישה והסלולר שיש לו כמוהו. זה לא בדיוק כמוהו. זה לא בדיוק כמוהו כי כל תחום תדר משמש לשימוש שהוא טיפה שונה. יש תדרים שמשמשים לכיסוי כי הם מתפשטים בצורה מאוד ... ויש תדרים שהם משמשים ל-... יש יותר מהם בכמות אבל ההתפשטות שלהם היא יותר קצרה. בסופו של דבר כדי לענות על כל הביקושים והטכנולוגיה, הולכים ל-... שיכול להיות תיאורטית שיבוא ויגיד, והיו מקרים. עכשיו מפעיל חדש. אני לא רוצה להיכנס לפרטים הטכניים. יש מפעיל חדש שהולך לספק את אותו שירות שאני מספק. אני משלם מיליון שקלים. אני מבין את הרציונל, הסכמתי עם הרציונל, בחמש השנים הראשונות השקעה, אני אתמרץ אותו ועוזר לו אבל ברגע שהוא חי ונושא את עצמו, מגיע לשלב הדאייה, שלם 215 או 120,

אני מבין שהמפעיל החדש נותן את מה

אולי בטכנולוגיה אחרת אבל נותן. אלא אם כן תאמרו לא, שזה מפיץ מסוג אחר. מפיץ סלולר חדש, הוא נהנה מהגנת הינוקא שאנחנו נותנים. חמש שנים אבל עדיין לא מגיע למיליון. כולם יגיעו לסכום האגרה החדש. גם הקיימים?

זה מה שרציתי לדעת. כולם יגיעו לאותו סכום. גם הקיים יגיע? כולם מגיעים לאותו סכום. היום יש לנו מפעיל אחד שהגיע לשנה הרביעית ולכן על התדרים החדשים שאנחנו קובעים להם אגרה, הוא נכנס לשנה הרביעית. הוא לא מתחיל מהתחלה. ההסדר הזה נועד כי אם יהיו עוד מפעילים חדשים אי פעם שיקבלו את התדרים האלה לראשונה, הם יתחילו מהתחלה אבל כרגע אנחנו מדברים על שוק שרוב המפעילים משלמים מלא. יש מפעיל אחד הוא במדרגה הרביעית היום. אני רוצה לסטות מהנושא.

למה חברות הסלולר שמחתימות לקוח על חבילה לשנה, ואם הוא לא טורח לבוא בתום השנה לחדש, הוא נאלץ לשלם. זה מחויב המציאות או שזה סתם עניין צרכני כלכלי שהחברה רוצה לקרוא ללקוח לחדש? המסך לא מסתיר את החיוך שלי. השאלה ברורה. בסופו של דבר, אני מניח, שיש הצעות אטרקטיביות והן מציעות איזשהו מודל של מחיר מופחת לשנה הראשונה ואחר כך המחיר מתעדכן. זה אקט צרכני.

זה לא מחויב המציאות. זה אקט צרכני שיווקי. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות ראינו הרבה מאוד שינויים. יצאו מגוון חבילות אפילו עם התחייבות לכל החיים. זאת פרקטיקה שהייתה נהוגה והיא משתנה בהתאם לתוכניות התחרותיות. ברגע שזה לא כורח טכנולוגי או הנדסי, בסדר. התדרים האלה כיום מוקצים למישהו? הם יוקצו בעקבות המכרז. התדרים האלה הוקצו בעקבות המכרז דור 5, בינתיים לארבע מתוך חמש הזוכות במכרז. אבל ציינת רק את ההוא שהוא בשנה הרביעית. מה עם השאר.

כבר הוקצו להם אבל הם לא בהסדר. דיברתי על זה רק כדי להבחין בין ההסדר לחדשים וההסדר לקיימים. אני ממשיכה להקריא. (א2)על אף האמור בפרט משנה על אף האמור בפרט משנה (א) לעניין סכום האגרה, עבור תדרים בתחום התדרים 3,500 עד 3,800 מגה-הרץ, בעל עסק רט"ן שהוקצו לו לראשונה תדרי רדיו כלשהם לצורך מתן שרותי רט"ן בעד השנה הראשונה ממועד ההקצאה- 24,000 בעד השנה השנייה ממועד ההקצאה- 48,000 בעד השנה השלישית ממועד ההקצאה- 72,000 בעד השנה הרביעית ממועד ההקצאה-96,000 בעד השנה החמישית ממועד ההקצאה- 120,000". אחרי פרט (ב) יבוא: "(ג)על אף האמור בפרט משנה (ב), בעל עסק רט"ן שהוקצו לו תדרים כתוב תדרים אבל אנחנו סבורים שלא צריך לומר תדרים כי זה נאמר לאחר מכן - לצורך הרחבת רישיון כללי משולב למתן שירותי רט"ן בשיטה התאית, שניתן לו לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 ולפי הפקודה - תדרים בחום התדרים 2,500 עד 2,690 מגה-הרץ- 215,000 תדרים בתחום התדרים 3,500 עד 3,800 מגה-הרץ- 120,000". הוראת שעה בתקנה זו "בעל רישיון רט"ן מתקדם" בעל עסק רט"ן שרישיונו הכללי המשולב למתן שירותי רט"ן בשיטה התאית הורחב בשל זכייתו במכרז. "היום הקובע" היום שבו הוקצה תדר לבעל רישיון רט"ן מתקדם בשל זכייתו במכרז. "מוקד רדיו תאי" מיתקן אלחוטי הפועל בתדרי ההפעלה של מערכת הרט"ן והמשמש ליצירת קשר רדיו בין יחידות ציוד קצה רט"ן שברשות המנויים באזור הכיסוי שלו לבין מרכזת הרט"ן. "המכרז" מכרז 015/2019 שפרסם משרד התקשורת וכותרתו "רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) בישראל, הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון מיוחד חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים", הניתן לצפייה באתר האינטרנט של המשרד. "מערכת רט"ן" מערכת של מתקני אלחוט הבנויה בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, באמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד לציבור, לרבות מרכזת רט"ן, מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת אלחוטיים או פיזיים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד רדיו תאי למרכזת רט"ן ובין מרכזות רט"ן. "מרכזת" מיתקן בזק בו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג ותמסורת, המאפשרים יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות או קשורות אליו, והעברת מסרי בזק ביניהם, לרבות מתקני בקרה וניטור ומיתקנים אחרים המאפשרים מתן שירותים שונים למנויים של בעל רישיון הרט"ן המתקדם או למנויים של בעל רישיון אחר. "ציוד קצה רט"ן" ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שהוא ציוד רדיו טלפון נייד. "רט"ן" רדיו טלפון נייד. "רשת רט"ן דור רביעי" רשת רט"ן המאפשרת העברת נתונים בקצב גבוה (כ-100 מיליון סיביות לשנייה, מס"ש) בטכנולוגיית רט"ן בהתאם לתקן 3GPP TS 36.104 Last relese לצורך אספקת כלל שירותי בעל עסק רט"ן לפי רישיונו, כגון טכנולוגיית LTE. "תקופת ההפחתה" - התקופה שמהיום הקובע עד תום ארבע שנים מהיום האמור. "VolTE" יכולת ביצוע שיחות דיבור מקצה לקצה באמצעות רשת רט"ן דור רביעי. כל ההגדרות האלה ישמשו אותנו עכשיו בהוראת השעה. רוב ההגדרות שהקראתי הן לצורך הבהרת המונח... וישמשו אותנו לתנאי ההנדסיים שצריכים לעמוד בהם כדי לקבל את התמריץ. על אף האמור בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות (להלן חלק ג'), בתקופת ההפחתה, בכל שנה, תחול לגבי בעל רישיון רט"ן מתקדם אגרה מופחתת שתעמוד על שיעור של 72 אחוזים מסכום האגרות הקבועות בחלק ג', בעד כלל תדרי הרט"ן שהוקצו לו להפעלת המערכת כמשמעותה בטור "הגדרה ותיאור" בחלק ג', ובלבד שלדעת המנהל עמד בעל רישיון הרט"ן המתקדם בכל התנאים המצטברים הקבועים לגבי אותה שנה בתקופת ההפחתה כמפורט להלן: מה שאמרתי עד עכשיו, במילים פשוטות, קח את כל התדרים שיש לך, תכפיל אותם בסכום האגרה שקבוע בתקנות העיקריות ותשלם עליהם 72 אחוזים מהסכום שיצא. כך במשך ארבע שנים בתקופת ההפחתה אבל אתה צריך להראות לנו בכל שנה שעמדת בתנאים ההנדסיים. בשנה הראשונה 350 מוקדי רדיו תאיים לפחות ברשת רט"ן דור רביעי של בעל רישיון הרט"ן המתקדם מאפשרים אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצרפי של 45 מגה-הרץ בכל אחד מהמוקדים. 20 אחוזים לפחוות מכלל שיחות הדיבור ברשת של בעל רישיון הרט"ו המתקדם שהתקיימו בחמשת ימי העבודה הראשונים בחודש ה-11 לאחר תחילת השנה הראשונה לתקופת ההפחתה מבוצעות תוך שימוש ב-VoLTE. אנחנו מדברים על תנאים מצטברים בכל שנה. אם אדוני רוצה הסבר לגבי התנאים ההנדסיים, בבקשה עצור אותי וניתן. תתקדמי. בשנה השנייה 700 מוקדי רדיו תאיים לפחות ברשת רט"ן דור רביעי של בעל רישיון הרט"ן המתקדם מאפשרים אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצרפי של 45 מגה-הרץ בכל אחד מהמוקדים. 40 אחוזים לפחות מכלל שיחות הדיבור ברשת של בעל רישיון הרט"ן המתקדם שהתקיימו בחמשת ימי העבודה הראשונים בחודש ה-11 לאחר תחילת השנה השנייה לתקופת ההפחתה מבוצעות תוך שימוש ב-VoLTE. בשנה השלישית 1,100 מוקדי רדיו תאיים לפחות ברשת רט"ן דור רביעי של בעל רישיון הרט"ן המתקדם מאפשרים אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצרפי של 45 מגה-הרץ בכל אחד מהמוקדים. 50 אחוזים לפחות מכלל שיחות הדיבור ברשת של בעל רישיון הרט"ן המתקדם שהתקיימו בחמשת ימי העבודה הראשונים בחודש ה-11 לאחר תחילת השנה השנייה לתקופת ההפחתה מבוצעות תוך שימוש ב-VoLTE. בשנה הרביעית - 1,500 מוקדי רדיו תאיים לפחות ברשת רט"ן דור רביעי של בעל רישיון הרט"ן המתקדם מאפשרים אספקת שירותי רט"ן באמצעות שימוש בתדרי רדיו ברוחב פס מצרפי של 45 מגה-הרץ בכל אחד מהמוקדים. 60 אחוזים לפחות מכלל שיחות הדיבור ברשת של בעל רישיון הרט"ן המתקדם שהתקיימו בחמשת ימי העבודה הראשונים בחודש ה-11 לאחר תחילת השנה השנייה לתקופת ההפחתה מבוצעות תוך שימוש ב-VoLTE. אני מבין שהפריסה המקסימלית היא 1,500. מה ההבדל בין רמת השירות בשנה הראשונה לשנה הרביעית? ככל שהפעילות היא... כמות של ערוצי שידור שייכנסו להם לתדר, איכות השירות תגדל לאותו איזור. כך נראה פריסה יותר גדולה. איכות השירות. נכון. אבל השירות מתקיים. השירות מתקיים. כבר ב-350. הוא מתקיים. מה זה ה-VoLTE? מה זו היחידה הזאת? זה רשת IP... מאפשר העברת דיבור על בסיס רשת IP. זה התקן על הרשת הזאת. זה יקטין לנו את התלות בדורות הישנים ויאפשר לנו לעבור לדורות אחרים. (ג)המנהל יבדוק, בכל שנה בתקופת ההפחתה כי בעל רישיון רט"ן מתקדם עומד בתנאים המפורטים בתקנת משנה (ב), לפי העניין, ביחס לתקופות המפורטות להלן. המנהל יבצע את הבדיקה כאמור במועדים המפורטים להלן, על בסיס הדיווחים שיעביר לו בעל רישיון הרט"ן המתקדם על פי תנאי רישיונו כאן אני עושה תיקון בהמשך לשיחתי אתמול עם נעמה, היועצת המשפטית של הוועדה לגבי זה שהמנהל יפעיל שיקול דעתו ורשאי המנהל לפי שיקול דעתו להיעזר בין היתר

"עובד המשרד הממונה על ניהול תדרי רדיו וכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד". יש לו הגדרת תפקיד? הוא ראש אגף? מנהל מינהל ההנדסה והמשנה... חשוב לנו לדעת, לא ברמה השמית אלא ברמה של המעמד. ביחס לשנה הראשונה לתקופת ההפחתה במהלך החודש ה-12 שלאחר היום הקובע. ביחס לכל שנה אחרי השנה הראשונה לתקופת ההפחתה בחלוף 12 חודשים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע המנהל לפי הוראות תקנת משנה זו. זה סעיף שמסביר את הבדיקה שהמשרד יערוך כל שנה בתקופת ההפחתה. אמרנו שבתחילת השנה בעל הרישיון המתקדם מקבל את התמריץ ובסוף השנה רואים אם הוא עמד בו, אם הוא עמד בתנאים ההנדסיים הכמותיים שקבעו. בעיקרון הבדיקה הזאת מתבצעת על פי דיווחים שיעבירו בעלי הרישיון ולמנהל יש שיקול דעת אם לערוך בדיקות נוספות ככל שהוא יחשוב שיש בכך צורך. אני רוצה להעיר כאן לעניין מועדי הבדיקה. דיברנו ויכול להיות שיש אי בהירות בנוסח. הכוונה היא שביחס לשנה הראשונה הבדיקה נערכת במהלך החודש ה-12. במהלך החודש. וביחס לכל שנה שאחרי השנה הראשונה, כתוב כאן בחלוף 12 חודשים אבל הכוונה היא... כן. הכוונה היא שכל שנה יקרה אותו הדבר. תחלוף שנה, מגיע החודש ה-12 ובמהלך החודש ה-12 מתבצעת בדיקה ובתום הבדיקה רואים אם הוא עמד או לא עמד, האם צריך להחזיר או לא צריך להחזיר וכן הלאה במשך ארבע שנים. אנחנו נראה אם צריך לעדכן את זה. בסדר. (ד) מצא המנהל בבדיקה שביצע לפי תקנת משנה (ג) כי בעל רישיון הרט"ן המתקדם לא עמד בכל התנאים המצטברים המפורטים בתקנת משנה (ב) לעניין שנה מסוימת, יודיע על כך לבעל הרישיון בתוך תקופה של חודש ממועד הבדיקה. הודיע המנהל כאמור, ישיב בעל הרישיון, בתוך שלושה ימים ממועד קבלת הודעת המנהל, סכום השווה לשיעור של 28 אחוזים מסכום האגרות החלות עליו לפי חלק ג' בעד אותה שנה לכלל תדרי הרט"ן שהיו מוקצים לו במהלך אותה שנה, בתוספת ריבית והצמדה כאמור בתקנה 17(ד) לתקנות העיקריות, בשינויים המחויבים שתחול מיום התשלום שקבע המנהל בדרישת תשלום האגרה המופחתת. אנחנו מפקיעים ממנו את התמרוץ שהוא קיבל. אם הוא לא עמד ולא עשה את מה שציפו ממנו לעשות. תחילה והוראות מעבר תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בתשרי התשפ"א (29 בספטמבר 2020) (להלן יום התחילה). אנחנו עושים תחילה רטרואקטיבית מכיוון שכמו שהסברנו, המכרז הסתיים ובעקבותיו הוקצו תדרים. התאריך הזה הוא התאריך הראשון שבו הוקצו התדרים בהמשך למכרז ובעצם ממנו מתחילה תקופת ההפחתה, ממנו מתחיל ההסדר. זאת פרקטיקה שלא אוהבים להשתמש בה. משתמשים בה אבל לא אוהבים להשתמש בה. הרטרואקטיביות. במקרה הזה אנחנו חושבים שצריך להשתמש בה. התחייבתם למפרע. כל המטרה של המכרז היא שדרוג תשתיות. התדרים הוקצו זה מכבר. בעל רישיון רט"ן מתקדם שחלה לגביו אגרה מופחתת כמשמעותה בתקנה 2(ב) לתקנות אלה ושילם אגרה לפני יום פרסומן של תקנות אלה (להלן יום הפרסום) בעד התקופה שמיום התחילה אני עושה חידוד לנוסח, בהמשך לשיחתי עם היועצת המשפטית לוועדה - יוחזר לא יאוחר מתום שנת 2020 ההפרש בין סכום האגרה ששילם כאמור לבין סכום האגרה שהיה עליו לשלם מיום התחילה על פי הוראות תקנה 2(ב). זה לא היה מובן מאליו? צרות של משפטנים. זה שהחלנו את זה רטרואקטיבית, זה לא היה מובן מאליו? היה צריך לכתוב את זה? אני אסביר. האגרה משולמת מראש אבל למי שמשלם הרבה כסף היא מחולקת על פני השנה לארבעה רבעונים. זאת אומרת, מפעילי הרט"ן שילמו ובעצם ברבעון האחרון של שנת 2020, בתחילת הרבעון, הם שילמו את האגרות שהיה עליהם לשלם על כל התדרים שברשותם. כל התדרים שברשותם נכנסים כאן לתוך ההסדר של תקופת ההפחתה. הם שילמו ברבעון האחרון תשלום שהוא תשלום יותר גדול ממה שהיו אמורים לשלם לו ההסדר הזה היה בתוקף. לכן עד סוף השנה, במהלך אותו רבעון, גם מתבצע החזר. זה ברור לי אבל לא ענית לשאלתי. לא הבנתי את השאלה. שאלתי אם זה כורח משפטי לפרט. אם החלתי את זה רטרואקטיבית, זה לא מובן מאליו שצריך להחזיר? הייעוץ המשפטי המסור שלך ביקש שנחדד ונבהיר את זה. ביקשנו לקבוע איך התשלום יוחזר ומתי. יש לי שתי שאלות קצרות על תקופת המעבר. רק לוודא שאין גופים ששילמו עבור הרבעון הראשון בשנת 2021. כלומר, אגרה שחלה עליה הפחתה, היא שולמה עד 2020 כמו שכתבנו בהוראת השעה.

התשובה היא כן. עוד לא שולמו האגרות לשנת 2021. קבענו כאן הוראת מעבר לעניין הפחתה של כלל האגרות החלות על בעל הרישיון. לא נקבעה הוראה דומה לעניין התדרים שדיברנו עליהם בהתחלה, תדרים ספציפיים, 2,500 עד 2,690 ו-3,500 עד 3,800 שהם כן הוקצו כבר בעבר. האם יש צורך לקבוע כאן הוראה? בהתאם להסדר ככל שהוא יעבור היום בוועדה, יש לו תחולה רטרואקטיבית וזה ייכנס לתוקף. ספציפית,

האם חברות שילמו, יש להן עד סוף הרבעון הזה לשלם את התשלומים עבור התדרים החדשים האלו וההתחשבנות תיעשה בהתאם. כלומר, לא יהיה צורך. מי ששילם, יחזירו לו. הייתה להם את האפשרות לשלם עד סוף הרבעון את התדרים הללו החדשים. ההתחשבנות תיעשה בהתאם.

תשלום ואז הם ישלמו.

את זה נעדכן. לדעתי זה ברור מכיוון שברגע שההסדר נכנס לתוקף, זה נקבע. כפי שקבענו לגבי 2(ב). השאלה אם אין מקום לקבוע את זה גם לגבי התדרים... 2(ב) מדבר על ההפחתה של 72 אחוזים. סכום האגרות החלות בעד כלל התדרים שהוקצו. התדרים האלה הוקצו ובינתיים הם יכנסו לתחשיב. אנחנו נדבר על זה אחר כך ואם יהיה צורך לחדד משהו בנוסח, נחדד. אם יהיה צורך, אתן מוסמכות לכך. אנחנו נצביע. מי בעד אישור תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון והוראות שעה), התשפ"א-2020 בדבר מכרז דור 5?

מי נמנע? הצבעה אושר אין מתנגדים ואין נמנעים.

כל הסעיפים אושרו. הצבענו על כל הסעיפים בתקנות כולל התיקונים הטכניים במידה ויש וכולל התיקונים שהקראנו אותם. תודה. אנחנו עוברים לנושא הבא. הישיבה ננעלה בשעה 09:40.